בוקר טוב לכל הנוכחים והנוכחות. אני שמח לראות את חדר הוועדה הזה מלא עד אפס מקום. קודם כל אנחנו בציון יום מיוחד בכנסת זה נקרא, ואני חושב שבאמת בהקשרים האלה של בריאות הנפש יש משהו שאנחנו צריכים לעטות עלינו ארשת מאוד מעמיקה ורגישה. אז אני אתחיל בלהודות לחברתי ח"כ מיכל וולדיגר גם על יוזמת היום